אני פותחת את הישיבה של הוועדה המיוחדת לענייני רווחה

הדיון היום הוא על מנהלות המשפחתונים המוכרים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בעקבות משבר הקורונה.

"מנהלות המשפחתונים" אני מהססת להשתמש בו. הן בעצם

אני מאוד מכבד את מה שאמרת ואני מצטרף לדברים,

להגיד שיש 6,000 משגיחי כשרות שהמדינה מחזיקה, גם הם יצאו לחל"ת. גם בשוטף הם מקבלים שכר

אנחנו לא באים לכאן לבקש נדברות. יש כאן עוול מתמשך של שנים רבות. לקחו דבר שנקרא משפחתונים, שהם בעצם הכלי המשלים לחוסר במעונות שיש במדינת ישראל בגלל חדלון ידן של ממשלות כאלה ואחרות לאורך

ובכל פעם מטרפדים את זה מחדש. היו עשרות דיונים בוועדת הכספים על מעמדן. תקבעו פעם אחת את מעמדן. ואם היינו קובעים את מעמדן נכון,

לא היינו נמצאים פה

צריך לתת להם מענקים, פיצוי כמו עובדות מדינה ובעזרת השם,

נצטרך להגיע לחקיקה כדי שפעם אחת ולתמיד ניתן להן את מעמדן.

נכון. גם הן היו צריכות לקבל פטור. לאחר החזרה של המשק ולאחר שיאושרו לה לטפל בשבעה ילדים או פחות מכך,

מה שראוי לעשות זה לוודא שהפרטים במשפחתונים דומים למעונות הממלכתיים. שנית, שהם לא נפגעים מול עצמאים.

יכול להיות שיהיו עכשיו שנתיים כאלה שבהן יהיו

אני לא משרד הבריאות. אני יודעת שהם מתייחסים לילדים ולתינוקות בצורה אחרת.

הפסיקו להן את הסבסוד של המדינה והעבירו להן סבסוד רק על חצי חודש. גם את הסבסוד לחצי חודש לא העבירו במלואו ויש טעות חמורה אצל ילדי רווחה בהעברת הכספים. כבר שבועיים אנחנו מדברים על זה ועדיין זה לא טופל. המטפלות נדרשו להחזיר כסף להורים, ובניגוד למעונות היום זה

אנחנו הולכות לאיבוד ונופלות בין הכיסאות בימי הקורונה

מאות מטפלות מתקשרות אליי ואומרות לי שקשה להן והן לא רוצות לחזור לעבודה בתנאים כאלה.

והיא לא יכולה להביא אותן לארץ. היא גם לא יכולה לשלוח אליהן

למה יש הפרש כל כך גדול בין מה שהובטח אפילו

עוד מחכה לנו מבחינת שאר המטפלות ושאר המענקים. בבקשה. בוקר טוב, גברתי, וכל הנוכחים,

הרשימה

מגלגל אותנו ובינתיים יש אנשים רעבים.

שנייה, שנייה. תאמינו לי, אני מכירה את כל העצבים שלכם כבר חודש, עוברת אותם יום-יום. זה לא עצבים, זה

והלוואי ונעמוד בהבטחות המקוריות שהבטיחו לך,

אם נצליח, אין יותר ממנהל רשות המסים

נניח שמדובר על יום חמישי, מה יקרה ביום חמישי? מה יועבר למטפלות ולאיזה מטפלות? מאחר ואנחנו מבצעים את הוראות החוק והמטפלות גם כפופות לאותו חוק, בחוק נקבע בצורה מסודרת שהן צריכות להיכנס לאתר רשות המסים, להגיש את

תאמין לי שכולם יסייעו לה בשמחה וברצון.

מר אוחיון, אני מעריך את העבודה שלך,

אני רוצה לשאול שוב, הרי לרוב הנשים

זה נדון כרגע אצלנו ואני לא יודע כרגע לתת

אתם נשמעים כמו מדינת עולם שלישי במצב שבו בישראל של 2020 הכול מקוון. גם נתפסתם לא מוכנים ואני תוהה אם לקראת המשבר הבא הכול יהיה ממוחשב ובלחיצת כפתור תוכלו לעזור

בוקר טוב לכולם, אני שמח שקלעתי לדעת חכמה או חכמים ממני, אבל ההצעה להעביר דרך שלושת המפעילים הגדולים ו-52 רשויות מקומיות הייתה הצעה שלנו. לצערי הרב, כנראה שלמה לא

נקודה.

מדינה גם טוען שהוא יודע לעשות את זה.

שלי מול איציק היה

חד-משמעית. כולנו חתרנו למשימה הזאת כי זה הדבר הנכון והמהיר שהיה לעשות. לצערנו, כנראה שמבחינה חוקית זה לא מסתייע. היה פה באמת ניסיון כן. אני מבקשת, אמיר, תהיה

מספיק שהן עשו את זה פעם וחלק מהן נזרק מחוץ למערכת. עכשיו בונים משהו אחר? זה יהיה הדבר האחרון שהן ימלאו ואז הן יקבלו את שני

זה הפתרון שאנחנו עוסקים בו כרגע, גם אנחנו וגם הגורמים באגף למעונות. מה שאתה אומר עכשיו, ואם זה כך זאת בשורה ממש טובה, זה שבעצם אתם הולכים על הגישה הזאת שהמנגנון יהיה פשטני ולא זורקים אותן לעצמאים ומול המסגרות הגדולות. בעצם אתה אומר, אנחנו נעביר את זה דרך המשרד הממשלתי הייעודי. תקבעו סכום נריב עליו ימינה או שמאלה והסכום הזה יעבור דרך המשרד שמפעיל אותן כל השנה. דרך המפעילים שלהן. זאת השאיפה. חבל שהיא הגיעה רק עכשיו.

איציק, אני לא מדברת על שאיפות.

אני לא רוצה שאחר כך השאיפה תתאדה בגלל הייעוץ המשפטי של המשרד. נאמר לנו שהייעוץ המשפטי של האוצר אמר שאתם לא יכולים להשתמש באותו צינור של הזרמת הכסף שהיה קודם דרך המפעילים. איך אתם מתגברים על זה, שואלת היושבת-ראש? אני רוצה להתחבר לשאלה של ינון.

רגע, כששואלים שלוש-ארבע שאלות זה נותן מפלט.

איך מתגברים על העניין של הייעוץ המשפטי כמו שאמרה היושבת-ראש? ככל שאנחנו עשינו את הבדיקה המשפטית הראשונית, הדבר הזה כן מתאפשר. אולי אמיר מדינה יכול לפרט יותר כי בסופו של דבר, הלשכה המשפטית שלו אמורה לבצע את הפעילות. כרגע, ככל שידוע לנו, גם מבחינה משפטית הדבר מתאפשר. אמיר, זה נכון? התשובה היא כן. בטווח הזמן הנראה לעין זה יעבור בימים

שזה בדיוק כמו

המנגנון או המנגנון שלנו, שזה מנגנון מהיר יחסית לחיצת כפתור ותחשיב פשוט להעביר את זה דרך הרשויות המקומיות ודרך שלושת המפעילים הגדולים. אמיר, אני יודעת שאתם במשרד מכירים באחוז מסוים של הוצאות מהתעריף. אם יהיה פיצוי, מה יהיה הגודל של ההוצאות האלה? אני יודעת שאתם מכירים להם בהוצאות בסך כ-2,300 שקל הוצאות. התשובה היא כן. נזרקו פה הרבה מספרים באוויר ואם אתם רוצים אני יכול לעשות סדר בדברים. ההוצאה היא לא אמיר מדינה ואגף מעונות יום. ההוצאה היא לפי מע"מ ותחשיב מע"מ מדבר על 37% מבחינת הוצאות שמע"מ מכיר בהן לאורך כל השנה. אם אנחנו מסתכלים על ההכנסה הממוצעת, לתינוק זה 2,043 ולילד זה 1,963. יש בערך 60% תינוקות במעון יום ממוצע ואם אנחנו משקללים את הכול, התעריף הממוצע הוא 2,010 שקל. כופלים את זה בחמישה פעוטות כך שההכנסה הממוצעת החודשית היא 10,000 שקל. אם גוזרים מזה 37%, אנחנו מדברים על 47 שקל לשעה וכמעט 30 שקלים לשעה כרווח, לא כהכנסה. לא 10 שקלים ולא 20 שקלים ואפשר להמשיך ולהתווכח על זה עוד הרבה שנים, אבל אלה המספרים, פחות או יותר. אני מדברת על פיצוי על ההוצאות. האם הוא ייחשב מההוצאות האלה, 37%? זה מה שתיקחו בחשבון? אני יודעת שזה לא סכום אמיתי וההוצאות שלהן יותר גדולות. איציק, אם אתה מרגיש שיש צורך, תתקן אותי. הדיון הוא על מסגרות מעונות היום, מתוך הנחה, וכולנו תמימי דעים, שהוצאה במסגרת של מעון יום נמוכה יותר מהוצאה במשפחתון. גם התעריף נמוך יותר בהדרגה ואנחנו תמימי דעים בנושא הזה. כמו שאמר איציק, מה שייגזר במעונות היום, יחול גם על המשפחתונים כך שאפשר בצורה נינוחה להגיד שהם לא ייפגעו בנושא הזה.

גם שיפוי על ילדים שלא חוזרים בשגרת הקורונה? כן, על התעריף אחרי קורונה. ההתייחסות היא על ההוצאות הנוספות שיש בגין הפעלה של המסגרת אחרי קורונה. חד-משמעית. לא, לא, לא. אתם מחייבים אותן להחזיר שלושה ילדים או שלוש משפחות.

אני יכול לענות גם על זה, וחבל שאין נציג של משרד הבריאות בדיון הזה שיוכל לתקן אותי אם אני טועה. הסעיף שאתם מדברים עליו, סעיף 5(1)(ב) לא רלוונטי. אנחנו פועלים מכוח סעיף 5(1)(א) לצו בריאות העם, שמדבר על קבוצות של עד שישה או עד חמישה בנושא של משפחתונים, לילדי עובדים חיוניים. הסעיף השני צריך לבוא לכאן נציג של משרד הבריאות שידייק אותי, אבל מה שאני יודע ואני כמעט בטוח ברמת ודאות של אחוזים מאוד גבוהים הפעילות לא רלוונטית בכלל לאגף מעונות יום. מדברים על השגחה בקבוצות קבועות של ילדים מאותו בית, עד שלושה בתים. אנחנו לא מתעסקים בהשגחה בפעוטות. אנחנו לא עושים השגחה על ילדים, אנחנו לא עושים השגחה על קבוצות של ילדים בני חצי שנה, לא מערבבים אותם עם ילדים בני שנה ובטח לא עם ילדים בני שלוש, ארבע או חמש ושש.

אני מתנצלת אבל ישיבת המליאה צריכה להתחיל ואנחנו מחויבים לפי הנהלים לנעול את הישיבה הזאת. אני חייבת להגיד שני משפטים ואז אנעל את הישיבה. אני מבינה שאנחנו יודעים היום שיש התחייבות מאוד ברורה, קודם כל שבעוד כעשרה ימים מנהלות המשפחתונים יקבלו את הפעימה הראשונה, ומייד אחריה תבוא הפעימה השנייה כי אני חושבת שהממשלה כבר תאשר אותה. שנית, הפעימה השנייה תהיה יותר גדולה מהפעימה הראשונה. אנחנו יודעים עכשיו שיש דיון על שיפוי על ההוצאות הכלליות ועל חצי חודש מרס שמתקיים באוצר, והמשפחתונים כלולים בו. כלומר, מנהלות המשפחתונים גם יקבלו פיצוי על זה. גם על החזרה לשגרה ישפו אותם אם יהיו פחות ילדים. והדבר הכי חשוב, זה לא יפגע בהן שהן מגישות כעצמאיות. הן יקבלו כעצמאיות ויקבלו את השיפוי הזה. הוועדה פונה לרשות המסים ולמשרד האוצר ומבקשת, אל תיצרו עוד מנגנונים למענק השני. המענק השני ילך אחרי ההרשמה שנעשתה למענק הראשון, שממילא יצא באיחור רב. בכל הנושא של אסטרטגיית היציאה וההכנות לתשלומים, אני מבטיחה לכולם מעקב יום-יומי מצידי ומצד הצוות של הוועדה. אנחנו נעמוד על זה מקרוב ונבטיח שההחלטות וההבטחות ייושמו. תודה לכל חברי הכנסת ותודה למטפלות. אני מתנצלת בפני אלה שלא הספיקו לדבר.

גברתי היושבת-ראש, על הנחישות שלך ועל ההתמדה שלך. ואני רואה שלאט לאט אולי גם נגיע - - - פעם אחת צריך להגיד גם מילה טובה לאיציק, שהיה בסדר היום. איציק דניאל, שאפו, רק אל תאכזב אותנו בדרך. תודה לכולכם. אני מאוד שמחה לראות שיש נושא שחברי כנסת מחויבים לו כל כך. תודה, הישיבה נעולה.